בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ועדת החינוך, התרבות והספורט בנושא דיון מחדש בעניין סעיף "פרסום לציבור והודעה" בהצעת חוק למניעת העסקה במוסדות מסוימים על מי שהורשע או הואשם באלימות כלפי ילדים וחסרי ישע, של חברי הכנסת עופר כץ ורון כץ. בישיבה האחרונה שלנו, כשהצבענו על החוק, היה איזה שהוא סעיף שקראנו והתברר לנו שהיה צריך לעשות בו איזה שינוי קל לגבי נושא הפרסום, כדי שזה יהיה יותר רלוונטי סעיף 18 לחוק. תמי, בבקשה. קודם צריך להצביע על הבקשה לדיון מחדש. אם היא מתקבלת נוכל לדון לגופו של עניין.

מי נגד? מי נמנע?

אין נמנעים ואין התנגדות. עבר.

יש שני שינויים מרכזיים בסעיף בנוסח המתוקן: א', קודם זה היה צמוד למועד הפרסום, אבל בגלל שבחוק יש תקופת תחילה של שנה רלוונטי שהפרסום יהיה צמוד יותר למועד הכניסה לתוקף, אחרת לא יזכרו את הפרסום.

בגלל שיש פה היערכות מדורגת אחרי חצי שנה מקימים את ועדת המומחים, ואחרי שנה החוק נכנס לתוקף חשבנו שאם כבר מתקנים, נכניס שני מועדי פרסום: האחד סביב הקמת ועדת המומחים, והשני סביב הכניסה לתוקף של החוק. הפרסום הוא משותף לשר לביטחון לאומי ולשר המשפטים, כי אחד מהם אחראי יותר על נושא האישורים של המשטרה, והשני על ועדת המומחים. בעצם הוספת פה גם את שר המשפטים. נכון.

18. (א) השר לביטחון לאומי ושר המשפטים יפרסמו, בסמוך לפני יום ועדת המומחים ובסמוך לפני יום התחילה, הודעה לציבור בדבר הוראות חוק זה, ובכלל זה בדבר האיסורים החלים לפיו, הקמת ועדת המומחים ודרכי הפנייה אליה. (ב) הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תפורסם בשני עיתונים יומיים נפוצים בשפה העברית, וכן בעיתונים נפוצים, אחד בשפה הערבית ואחד בשפה הרוסית, הפרסום יהיה לכל הפחות במשך עשרה ימים לא רציפים בחודש שלפני יום הקמת ועדת המומחים ובחודש שלפני יום התחילה, המשרד לביטחון לאומי, משרד המשפטים, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד הרווחה והביטחון החברתי ומשרד העבודה יפרסמו הודעה כאמור באתרי האינטרנט של המשרדים האמורים. (ג) חודש לפני יום התחילה יודיע מוסד לבגיר המועסק אצלו על הוראות חוק זה, לרבות לעניין מועד תחילתם של האיסורים לפי החוק על מועסקים קיימים, הקמת ועדת המומחים ודרכי הפנייה אליה, וזאת באמצעות מסירת הודעה בכתב והצבת שלט בולט במקום העבודה.

מישהו רוצה להתייחס? רק שאלה, בבקשה. אתם חושבים שהמשרד לביטחון לאומי, או לביטחון פנים, יש את היכולת להגדיר מי מסוכן ומי לא, או שצריך את משרד הרווחה? זו שאלה כללית; לא נאמר בלשון החוק. יש פה חוק,

שקובע מנגנון שאין בו הרבה שיקול דעת. החוק עצמו מגדיר באילו עבירות יהיה איסור העסקה, ושיקול הדעת ניתן לוועדת מומחים. זה באמת הפוך מהמודל הרגיל: פה יש איסור גורף, ואז אפשרות לפנות ולבקש פטור. ועדת המומחים יכולה לפטור את האדם ולתת לו את האפשרות - - - ועדת המומחים היא לא תחת המשרד לביטחון לאומי, אלא עומד בראשה שופט, וחברים בה שני מומחים שהם מהתחום של הערכת מסוכנות, והיא זו שנותנת את הפטור. מאה אחוז. מאיר, אתה רוצה להתייחס? בבקשה.

אני רוצה להתייחס. הצעת החוק שמונחת,

לקריאה שנייה ושלישית, היא הצעת חוק חשובה מאוד. היא נועדה למנוע את העסקתם של עבריינים במוסדות חינוך. כמובן שאני רוצה לברך את יושב ראש הוועדה, שלאורך הדיונים הצליח להביא הסכמות חוץ-פרלמנטריות, שאפשרו להעביר את הצעת החוק בצורה נכונה וצודקת. אני רוצה לציין שיושב ראש הוועדה, שר החינוך והמנכ"ל של המשרד, היו קשובים לפניות של הסתדרות המורים. הגברת יפה בן דוד הודיעה שכדי למנוע פגיעה במעמד של הגננות צריך להכיר במעמד המיוחד שלהן כעובדות מדינה והתיקונים שאנחנו ביקשנו בחוק יושמו. הגננות לא יצטרכו להראות קלסרים עם אישורים; הן לא יצטרכו לשעות לפנייה של הורים הכל ייעשה בצורה ריכוזית ומרוכזת, באמצעות השלטון המקומי ומשרד החינוך. הגננות הן עובדות מדינה, ולכן היה לי מאוד חשוב להודות לכם על כך שהייתם קשובים לפנייה של מזכ"לית הסתדרות המורים. אם כבר הודית ליו"ר הוועדה אני רוצה גם להודות ליועצת המשפטית. זה אולי לא נראה, בתוך דיוני הוועדה, אבל מאחורי הקלעים זהו חוק מורכב מאוד. אפשר להגיד שחוק כזה, בוועדת חוקה או שהוא היה חוק ממשלתי שהיה מגיע לשולחן הכנסת לא היה לוקח פחות משנה להעביר אותו לקריאה שנייה ושלישית,

הייעוץ המשפטי של הוועדה, וכלל הגורמים, עשו פה עבודה אינטנסיבית ומקצועית מאוד. תמי, תודה רבה, ותודה רבה גם לצוות הוועדה ולמשרדי הממשלה. משרד החינוך, אתם רוצים להתייחס לשינוי הזה של סעיף 18? אנחנו נתייחס בדיון הבא.

אז ברשותכם, אנחנו נעבור להצביע על הצעת החוק. מי בעד הצעת החוק המונחת לפנינו כפי שהיא מופיעה, לפי הנוסח החדש? מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אני קובע שהצעת החוק עברה פה אחד בקריאה שנייה ושלישית בוועדה, ותונח היום במליאת הכנסת. תודה רבה.